כ' באדר התש"ף, 16 במרץ 2020. מכובדיי, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, מכובדיי חברי הכנסת, ובראשם הרמטכ"ל לשעבר, נשיאת בית המשפט העליון, אדוני יושב-ראש הכנסת, מזכירת הכנסת, אזרחי ישראל כולם. אזרחי ישראל מותשים, מותשים ממערכות בחירות שמחייבות אותם לחדד את ההבדלים בינינו. אנחנו מחכים ליום-יום, לשגרה שבה נשוב לעסוק במכנה המשותף, בשותפות הגורל של כולנו, שבאה לידי ביטוי בצורה ברורה כל כך גם במשבר הנוכחי. העם בישראל תמיד ידע להתווכח, אבל הוא עייף

אנחנו זקוקים למנוחה. אנחנו זקוקים לריפוי. יקיריי חברי הכנסת, הצופים בנו במקום שבו הם נמצאים כרגע מפאת אילוצי המקום והזמן וההוראות, אתם נבחרי העם. הפוליטיקה רחוקה מלהיות מושלמת, אבל פוליטיקה נועדה להיות אומנות האפשר, והרבה פעמים תפקידה של הפוליטיקה הוא לשמש כאומנות הפשרה,

הכורח והפשרה. בבסיסה של הדמוקרטיה עומדת ההבנה שמה שמייצר הרבה פעמים את הכורח להתפשר, לעשות פשרות כואבות ועמוקות, הוא רצון העם עצמו,

שחלוק בדעותיו בצורה עמוקה ונוקבת, ועדיין חייב למצוא דרך לכלכל את מעשיו ופעולותיו המשותפות. חוכמת הכורח היא חוכמה שלפעמים צריך להשתמש בה. הכי נוח לדחות את נוסחת הפשרה אם יש אלטרנטיבה, אבל לפעמים, חברותיי וחבריי, פשוט אין. המשבר הפוליטי הנוכחי הוא אמיתי מאוד.

הוא עמוק מאוד. הוא חוצה אותנו, חוצה אותנו לשניים. ועדיין אין ברירה אחרת, כי אין לנו עם אחר, כי אין לנו, אין לנו מדינה אחרת. בדמוקרטיה את השלטון אולי אפשר להחליף, את העם אי-אפשר להחליף, לא את חלקו, לא את מחציתו האחת ולא את האחרת. נועדנו כולנו לחיות כאן, כל שבטי ישראל. לכן, מכובדיי, רק בקשה אחת לי אליכם: תנו לעם הזה ממשלה. "אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדיך, ופרוש עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילנו אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה". כך כתבו מחברי התפילה הזאת, הרב הרצוג ועגנון. ברשותם, אוסיף: ונתת שלום בארץ, בריאות ושמחת עולם לכל יושביה.

הכנסת חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, אני מזמין אותך להצהיר אמונים. בבקשה, זה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". מתחייב אני. אני מזמין אותך, כמובן, ומוסר לך את ניהול הישיבה הראשונה של הכנסת העשרים-ושלוש. בבקשה, אדוני. תודה לנשיא המדינה. מזכירת הכנסת, בבקשה. פרק קכ"ב בתהילים מפי שדר הרדיו מר איזי מן:

המעלות לדוד, שמחתי באמרים לי בית ה' נלך. עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם. ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו. ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דויד. שאלו שלום ירושלם, ישליו אהביך. יהי שלום בחילך, שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך". קטעים מההכרזה על הקמת מדינת ישראל בקולו של דוד בן-גוריון, יושב-ראש מועצת העם, ביום ה' באייר התש"ח, 14 במאי 1948: "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי". "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות". "אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם היהודי העצמאי

אדוני נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, תודה רבה לך על דבריך. אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, גברתי נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות,

חברי הכנסת אני מודה לך על שאת מכבדת אותנו בטקס הצנוע הזה. חבר הכנסת בנימין בני גנץ, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בין-לאומי, לכן החלטנו להשביע היום את הכנסת העשרים-ושלוש בצורה שלא הייתה כמוה בתולדות ישראל, ואני מקווה שכמוה גם לא תהיה. אנחנו עורכים את ההשבעה מתוך התחשבות מקסימלית בכל המלצות המומחים שלקחנו על עצמנו, ואני מבקש לקרוא מכאן לכל אזרחי ישראל: שמרו על עצמכם, שמרו על ילדיכם, שמרו על הוריכם. עקבו אחרי הנחיות משרד הבריאות ופעלו על פיהן. אני מבקש גם לשלוח איחולי החלמה מהירה לכל החולים. אנחנו תומכים בכם ומחזקים את ידיכם. כל עם ישראל מתפלל שבקרוב תירפאו רפואה שלמה. מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וירפא את כל חולי ישראל, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים. השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר

אדוני הנשיא, מכובדי ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, חבר הכנסת בנימין בני גנץ, אתם רואים לפניכם מליאה ריקה, אבל היא לא ריקה, היא מלאה. נמצאים כאן מיליוני אזרחי ישראל ומעיניהם ניבטת ציפייה אחת,

הם מצפים מאיתנו להקים עכשיו ממשלת חירום לאומית, ממשלת חירום שהעם יוכל להקשיב לה, שהעם יוכל לסמוך עליה, ממשלה שתטפל בבעיות החמורות של משבר הקורונה, אבל לא רק בהן, ממשלת חירום שתתחיל למלא את הבור העצום שנפער בשנה שלמה של חוסר אחריות פוליטית,

שחפרו יחד נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית. נכבדיי, אתם יודעים היטב שלא חיכיתי בסבלנות לקורונה. קראתי שוב ושוב להקים ממשלת אחדות. בטקס ההשבעה הקודם הצעתי את לשכתי, שנמצאת כמה מטרים מכאן, כדי להגיע להסכמות להקמת ממשלה רחבה. הלשכה הזאת

אפשר להתחיל לתקן את הבור הפוליטי עוד היום, ממש עכשיו, ולהתייצב יחד מול האתגרים העצומים שבפנינו ומול אלה שעוד יבואו. זה לא הזמן למלא את הפרוטוקולים בנאומים ארוכים. זה הזמן למעשים. עם ישראל מסתכל עלינו ומצפה מאיתנו. בואו נעמוד בציפיות. תודה רבה לכם. ונעבור להצהרת אמונים. חברי הכנסת, אני מקווה שהם צופים בנו כרגע מן החדרים שלהם, ממקומות האיסוף. כאמור, החלנו על הכנסת את ההנחיות שהתקהלות תהיה עד עשרה אנשים.

אקרא לחברי הכנסת להצהיר אמונים בקבוצות קטנות. אקרא לפניהם את נוסח הצהרת האמונים וכל אחד, וכל אחת, בהיקרא שמו, יקום ויצהיר ממקומו "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". חברי הכנסת ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב-ראש כחול לבן בנימין בני גנץ,

מזכירת הכנסת תקרא בשמותיכם ואתם תצהירו אמונים מן המקום. גברתי המזכירה, בואי נתחיל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו, מתחייב אני בנימין גנץ, מתחייב אני תודה לכם. עם כל הכבוד, אני אבקש מכם כרגע לעזוב את אולם המליאה על מנת שלא נעבור את המספר הכולל של עשרה אנשים במתחם סגור.

בהצלחה. אתם יכולים להתקדם, אתם לא חייבים

שמרו מרחק, בבקשה, אחד מן השני כהנחיות משרד הבריאות. חברי הכנסת, זה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, מתחייב אני אלי אבידר מתחייב אני תודה רבה לכם. אנחנו נקבל את הקבוצה הבאה. אדוני הנשיא, אני בינתיים מודה לך מאוד על שאתה מכבד את כלל חברי הכנסת ונמצא כאן איתנו.

חברי הכנסת, אני מבקש מאלו שהצהירו אמונים לצאת מן האולם על מנת לאפשר כניסה של חברי כנסת נוספים. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים:

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, מתחייב אני יינון אזולאי, מתחייב אני ישראל אייכלר, מתחייב אני תודה רבה לכם.

חברי

האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי

גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, מתחייב אני יינון אזולאי, מתחייב אני ישראל אייכלר, מתחייב אני תודה רבה לכם.

אחרי ההשבעה, בעזרת השם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גלעד ארדן, מתחייב אני גבי אשכנזי, מתחייב אני יעקב אשר, מתחייב אני ברכות. אני מודה לכם מאוד. למה שניים? הוא לא

תודה רבה לכם.

תודה רבה. בהצלחה. להתרחק, להתרחק. תתקדמו קצת.

זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

תודה, יושב-ראש הכנסת. שיהיה בהצלחה.

חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

אני צחי הנגבי, מתחייב אני ברכות. תודה רבה לכם. חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

מתחייב אני תודה רבה לכם, ברכות. תושבי אשקלון,

חבר הכנסת כהן, אנחנו גם משתתפים בצערך, ודאי. חברות הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברות הכנסת) גילה גמליאל, מתחייבת אני שרן מרים השכל, מתחייבת אני תודה רבה לכן.

תודה, ורק בריאות. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עוזי דיין, אני מתחייב יעקב טסלר, אני מתחייב ברכות, תודה רבה לכם. חברי הכנסת, חברות הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

(קוראת בשמות חברי הכנסת) ניצן הורוביץ,

תמר זנדברג, מתחייבת אני מיקי חיימוביץ' מתחייבת אני ברכות, תודה רבה לכם. תודה רבה. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים.

בפניכם ואתם תגידו "מתחייב אני". "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יועז הנדל, מתחייב אני בועז טופורובסקי, מתחייב אני ברכות,

חברי הכנסת, אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים ואתם תגידו "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי

חברי וחברות הכנסת, אני אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים ואתם תשיבו "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גבירתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ציפי חוטובלי, מתחייבת אני אלי כהן, מתחייב אני יפעת שאשא ביטון, מתחייבת אני ברכות, תודה רבה לכם.

חברות וחברי הכנסת,

ואתם תשיבו "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עומר ינקלביץ' מתחייבת אני חילי טרופר,

חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". (קוראת בשם חבר הכנסת) ישראל כץ, מתחייב אני חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה.

חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת

חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים ואתם תשיבו "מתחייב אני":

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר כץ, מתחייב אני יואב

מתחייב אני יעקב ליצמן,

מתחייב אני ברכות. תודה רבה לכם. אתה רואה, אדוני שר הבריאות? אנחנו שומרים על כל ההנחיות של המשרד שלך.

זה יהיה גם כל השנה? אנחנו נשתדל לעשות פיקוח פרלמנטרי בשביל הקפדה על

עאידה תומא סלימאן, מתחייבת אני ברכות ותודה רבה לכם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

ברכות ותודה רבה לכם. חברות וחברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי

מתחייב אני אורלי פרומן, מתחייבת אני רם שפע, מתחייב אני ברכות ותודה רבה לכם. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה.

סונדוס סאלח,

אנטאנס שחאדה, מתחייב אני אוסאמה סעדי, מתחייב אני ברכות ותודה רבה לכם.

זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים

ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוליה מלינובסקי, מתחייבת אני חמד עמאר, מתחייב אני עודד

חברות וחברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר פרוש, מתחייב אני שלמה קרעי, מתחייב אני מרים מירי רגב, מתחייבת אני ברכות ותודה רבה לכם.

זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת".

עמיר פרץ,

גדעון סער, מתחייב אני אלכס קושניר, מתחייב אני ברכות. תודה רבה לכם. בעקבות הסדרן, בבקשה, חברים. חברי הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל שיר סגמן, מתחייבת אני רפי פרץ, מתחייב אני אלעזר שטרן, מתחייב אני ברכות ותודה רבה לכם. חברי הכנסת, זה

הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיקי לוי, מתחייב אני אופיר סופר, מתחייב אני קטי קטרין שטרית, מתחייבת אני ברכות. תודה רבה לכם. חברי הכנסת, אקרא בפניכם את נוסח הצהרת האמונים ואתם תשיבו "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". זה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". (קוראת בשמות חברי

אנדרי קוז'ינוב,

חבר הכנסת, זה נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". (קוראת בשם

אורלי לוי אבקסיס, מתחייבת אני ברכות. תודה רבה.

האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת

(קוראת בשם חבר הכנסת) יובל שטייניץ, מתחייב אני תודה וברכות.

אקרא בפניך את נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה.

מתחייב אני ברכות.

חברות הכנסת,

בפניכן את נוסח הצהרת האמונים: "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי המזכירה.

כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.)